במעקב אחרי הסכנה של סגירת מפעל טכנולוגיית להבים. אמרתי שנקיים דיון במפעל עצמו, אבל כל הניסיונות שלנו לעשות ישיבה במפעל לא צלחו. למה? הם טוענים שאין שם אולם או חדר ישיבות שיכול להכיל את כל החברים. אין חדר ישיבות ל-20 אנשים? חדר ישיבות ל-20 איש יש. בקיצור, הם לא רצו שנעשה שם את הישיבה. אני לא יודע. בדיוק, לא רצו. ההצעה הייתה לעשות את זה בעיריית נהריה או בבניין ההסתדרות בנהריה.

עדיין עומד על בקשתי לעשות את הדיון במפעל עצמו. כבוד היושב ראש, אפשר אצלנו במועצה בתפן. אנחנו רוצים רק במפעל. הסירוב הגיע מהנהלת המפעל?

סירוב. כשביקשנו לקיים את הדיון במפעל, הם אמרו לנו שאין להם מקום. בדיון כזה לא יהיו 20 איש. אני לומד ממה שהיה ב"פרי גליל", כשאז באו ראשי רשויות, אנשי ההסתדרות, נציגי העובדים, הרבה מאוד אנשים. אנחנו לא יכולים למנוע מאנשים לבוא. כל המטרה לעשות את זה שם היא כדי לתת לזה את ההד הציבורי הנדרש. לא רק שהם אמרו שאין מקום, גם המפעל הוא מפעל ביטחוני ואי אפשר לפרוס אותו על פני כל מיני חדרים. האם בגלל שהוא מפעל ביטחוני אנחנו לא יכולים להיכנס לשם או בגלל שאין לו חדרים גדולים, אולמות גדולים? התשובה, כפי שהבנתי מהם, היא שיש מקום לעשות שם את הישיבה, רק שהמקום הוא מצומצם, הוא לא עונה על הצרכים של הוועדה כשהיא באה למפעל כזה. מעבר לזה, גם המפעל הוא מפעל ביטחוני שאי אפשר להתפרס על פני חדרים שונים. לא בכל מקום אפשר לקיים ישיבה שאנחנו לא יודעים מי משתתף בה. הרי אנחנו לא אומרים למישהו "אל תבוא". יש לך אפשרות להגביל את המספר. נכון, אני יכול להגביל. הם הציעו לעשות את זה באולם של בניין ההסתדרות או בבניין של עיריית נהריה, אבל לא הסכמתי לזה. אני אמשיך להיות איתם בקשר, נראה אם אפשר למצוא פתרון. אנחנו לא נרפה ממפעל להבים, שלא תהיה טעות בעניין הזה, אנחנו נמשיך. קיבלת את מה שהם אמרו? האמנת בזה? קיבלתי את זה כמו שהם אמרו. הרי זה לא העובדים שנמצאים במפעל להבים, אלא חברה אמריקנית שעומדת מאחוריו. הבטחתי שאני אדבר עם נתניהו על זה, אבל עוד לא דיברתי. אני אדבר איתו, כי אומרים שיש לו קשר עם המפעל. יש לי הרגשה שמישהו לא מעוניין שהמפעל הזה ייסגר. למה יש לי הרגשה כזאת? בגלל שאומרים לי אנשי ההסתדרות ואנשים אחרים שיש ארבעה קונים פוטנציאלים שרוצים לקנות את המפעל הזה כי הוא מפעל רווחי, הוא לא מפעל מפסיד שאתה צריך להשקיע בו כסף כך שאתה תיפול כלכלית. אי אפשר להכריח בעלים למכור.

אזולאי, סמנכ"ל מסחרי של טכולוגיית להבים, בקשה. מה השאלה? אני רוצה לדעת מה עתידו של המפעל הזה, אם החברה יכולה להמשיך אותו גם בשנה הבאה. אם לא, תאפשר להביא קונים שיקנו את המפעל כי המפעל הוא מפעל רווחי.

אין שום שינוי מתוכנן ב-2023, אין צמצומים מתוכננים ב-2023. הצמצומים של להבי הקומפרסור, שזאת פעילות אחת מבין שלל הפעילויות של המפעל,

חברת טכנולגיית להבים מייצרת להבי קומפרסור בכמה מפעלים, לא במפעל אחד. יש מפעל בנהריה ומפעל בתפן. החברה הזאת מייצרת גם להבי IBR. לחברה הזאת יש חברת בת שמייצרת להבי טורבינה. ייצור להבי הטורבינה ימשיך כסדרו, ייצור להבי ה-IBR אף צפוי

הסברתי איזה מפעלים יש בבעלותנו. אני רוצה לנסות לאתר להם מקומות תעסוקה. אנחנו רוצים להכשיר אותם, רוצים לנסות לאתר להם מקומות עבודה. לדאוג למדינת

לכל מי שהביע התעניינות החברה האמריקנית פנתה,

למה צריך להכשיר את העובדים כאילו שברור שב-2024 המפעל עומד להיסגר? עם כמה הם כבר ניהלו מו"מ לגבי רכישה?

אני יודע שמבקשים מאיתנו רבים לקיים דיון במקום

הם באו עם מספר חלופות כדי לקיים את הדיון הזה. אם רוצים לקיים דיון בנוכחות של 50,60 אנשים, נשמח לעשות את זה בבניין של העירייה. הוועדה יותר ממוזמנת לבקר. אני רוצה

אחד, לבוא ולהגיד להם מה הדברים שממשלת ישראל יכולה

המפעל,

בין אם לקבל הלוואה של המדינה כולל מקרן עסקים

ישנם גורמים שאנחנו, גם ההסתדרות וגם גורמים נוספים, יודעים שהם נמצאים בשלב של חתימה על חיסיון מסחרי עם פראט אנד ויטני. אנחנו רוצים להיות כל הזמן עם העיניים שלנו על האירוע הזה, על המקרה הזה, כדי שלא יחשבו שהיה דיון אחד בוועדת הכספים ובזה זה נגמר. אנחנו גם נבחן בהמשך הדרך פגישה בדרג מאוד מאוד בכיר מטעם הממשלה יחד עם דרגים בכירים בחברה האמריקנית. אנחנו צריכים עוד קצת זמן, כדי שהפגישה תהיה בטיימינג הכי נכון וכדי לבוא ולראות איך ממשיכים. האם אתם מרגישים שהחברה מערימה קשיים או שאתם מרגישים שהיא מעוניינת? מה אתם מרגישים? בישיבה הקודמת העלו פה את העניין שהיו ארבע הצעות שכמעט ולא התייחסו אליהן. החשש שעולה פה כל הזמן הוא שהעובדים לא משחקים תפקיד בהחלטה של החברה האמריקנית, שיש להם שיקולים כלכליים, שהם לא רוצים שהמפעל הזה יעבוד אם אכן הם יוצאים ממנו. אני מקווה שאנחנו חושדים בכשרים ובאמת זה לא המצב, אבל זה מה שעלה כאן בדיון הקודם. אני לא רואה התנהגות מחשידה של חברת פראט אנד ויטני, אני רואה שהם עושים את הדברים הנכונים. מה יש בחדרי חדרים אנחנו לא יודעים, אבל לפחות לגבי ההתנהלות והתגובתיות אנחנו מרגישים שהדברים נעשים בצורה נכונה. כשאתה אומר שאתם מעורבים, האם אתם נותנים גם כלים אם הם יצטרכו סיוע?

פרסנו בפניהם את כל הכלים, בין אם אלה הכלים של רשות ההשקעות במידה וצריך להשקיע בציוד וכו', בין אם זה הנושא של הלוואות בערבות מדינה כולל קרן לעסקים במצוקה. הם מכירים את הכל, הם יודעים. האם מהשיחות שאתה מקיים עם ההנהלה של המפעל אתה רואה נכונות שלהם להמשיך ולהחזיק את המפעל, או שיש החלטה שלהם לסגור את המפעל ולא למכור אותו כי הם לא רוצים מתחרים? אני לא יודע מה יש בחדרי חדרים, אבל לפחות בהתנהלות של כל מה שקשור בתהליכים למכירת המפעל אני מגלה התנהגות הוגנת. כשאנחנו פונים אליהם, הם מגיבים, הם מאפשרים לרוכשים פוטנציאליים לעשות את מה שהם צריכים לעשות כדי לבחון האם לרכוש את המפעל. הם החליטו לסגור את המפעל, כשאת זה גם הציג הבעלים. הם החליטו כי זה מפסיד. אם תבוא המדינה ותגיד: "אנחנו עוזרים לכם, אנחנו מורידים את המיסים", האם אתה רואה נכונות שלהם להשאיר את המפעל, או שההחלטה לסגור היא החלטה סופית? המסלול היותר ריאלי הוא מסלול שיהיה רוכש שיקנה את המפעל עם העובדים והציוד. אני מקווה שלא עובדים עלינו ולא עובדים עליך. אין זמן. העניין של 2024 הוא מטעה, כיוון שהזמן רץ מהר והתהליכים, במיוחד כאשר מדובר בחברה אמריקנית, יכולים לקרות יום אחד בלי שאנחנו שמים לב.

לא מתכוון להרפות מהעניין הזה ואני שמח שגם אתם לא מתכוונים להרפות מהעניין הזה. פריד סעיד, בקשה.

אתחיל עם הנושא של הביקור שלך.

עליו, הסתירו את זה ממני.

מה הסיבה?

אני לא מסכים עם אוהד שאמר שארבע חברות הגישו. אנשים הגישו הצעות מלפני כמעט חודש. פתאום יש להם חברה בתוך החברה שמטפלת בנושא הזה. הכל שם בסלואו מושן. מה אתה מציע לעשות? ממשלת ישראל צריכה להיכנס לעומק העניין. למפעל יש היתכנות, הוא מרוויח, והוא אחד הטובים בעולם בלהבים. למפעל אסור להיסגר כי הוא לא יכול להפסיד. כל דבר שאנחנו מבקשים מהם, אפילו דוחות כספיים, הכל מוסתר. למה אתם מבקשים דוחות כספיים? דרשתי את זה דרך ההסתדרות, כי אני רוצה להוכיח שהמפעל הזה מרוויח. אני רוצה לפנות דרכך לראש הממשלה, לשר הכלכלה ולשר הביטחון, ולומר שלא יכול להיות שהם ישבו בצד. לא יכול להיות שעולמם של 1,500 אנשים בצפון - מתוכם 500 דרוזים - הולך להיחרב. מדינת ישראל צריכה לתת את הדעת. אשר שמואלי, הסתדרות, בקשה. אוהד היה יחד עם שרת הכלכלה הקודמת ועם עוד 50 אנשים בחדר הישיבות שהצענו שבו תתקיים ישיבת ועדת הכספים, אבל משום מה לא רוצים אותך ולא את ועדת הכספים במפעל. אל תנסו להסתיר את השמש עם היד. את ועדת הכלכלה הם כן רצו?

הם קיבלו את ברביבאי, אותי, את ראשי הרשויות ואת הוועד בחדר הישיבות. למה הם רצו לקבל אותה ולא את ועדת הכספים? תשאל אותו. כבר 10 שנים מאז שפראט רכשה מסטף ורטהיימר את החברה שהיא משקרת לנו. היא שיקרה לנו, כי היא זאת שהובילה את המפעל לסגירה. אנחנו, ההסתדרות, הבאנו ארבע חברות רציניות מאוד לרכישת המפעל. כשישב פה הנציג של פראט ואמר שאף אחד לא רוצה לקנות את המפעל, אמרתי לו שהוא שקרן,

הם רק לא רוצים למכור. חודשיים הם לא דיברו איתם. מהלחץ שאנחנו מפעילים עליהם עכשיו הם מדברים, רק הם מדברים בסלואו מושן. מה הרצונות שלהם? הם רוצים להפסיד? בישיבה הקודמת שהייתה ב-8 בדצמבר ישבו שני נציגים מפראט אנד ויטני, ישב מנכ"ל החברה והיועצים המשפטיים של החברה. היום יושב פה נציג אחד. זאת ההתייחסות של החברה לוועדה. אני לא מסכים שמציירים את החברה ככזאת שמתייחסת לוועדה בצורה - - אתה יכול לא להסכים,

אתה יושב פה ואומר שאין מקום במפעל. זה לא מכובד. אם אני לא מדבר אמת, תתבע אותי, יש לך מספיק כסף. סוללות של עורכי דין יש לכם. לא מתאים לכם לשקר. כבר הבאנו חברה אמריקנית שרכשה

מפעל מנועי בת שמש רק כי לא ידעו לנהל אותו, והנה, הם מרוויחים, המפעל עובד ופורח. שאל אדוני למה ביקשנו דוחות כספיים של המפעל. מ-8 לדצמבר שלחו לנו דוחות כספיים,

יעני הם חושבים שאנחנו מפגרים, הם חושבים שאנחנו סתומים. איך אפשר לקרוא דוח כספי בלי בירורים? אנחנו רוצים לראות לאן הלך הכסף, כי אומרים שהמפעיל מפסיד. אולי פראט אנד ויטני לקחו דמי ניהול של 30%, של 50%. פתאום מתברר לנו השנה שהמנכ"ל וסמנכ"לית משאבי אנוש מקבלים שכר מפראט אנד ויטני,

אנחנו רוצים לבדוק, אולי יש פה עבירות מס מול מדינת ישראל. הבאנו עכשיו חברה אמריקנית, בראשה עומד יהודי בשם לוין, שיש לה 75 מפעלים שעוסקים גם בתחום הזה,

אוהד דיבר איתם, דיבר עם הנציג שלהם. מי שמייצג אותו בארץ זה ארז ויגודמן, מי שהיה מנכ"ל שטראוס עולמי ואחר כך מנכ"ל טבע. הוא כתב להם במפורש שתוך 30 יום קונים את החברה. למה הם מדברים על 2024 אם ב-8 בדצמבר הם אמרו שב-2023 הם מפטרים 900 עובדים? כי פתאום הם קיבלו הזמנה והמפעל בארצות הברית עוד לא מוכן. הם דיברו מההתחלה על 2024. הם הודיעו לנו שהם לא מפטרים ב-2023, שהם יפטרו ב-2024. התפרסמה כתבה על כך שמשרד הביטחון רוכש 25 מטוסים מג'נרל אלקטריק, מהמתחרה של פראט. הם גם הודיעו שהם ירכשו 50 מנועים אחרי שינהלו מו"מ עם פראט. הם עוד לא החליטו ממי הם יקנו את המנועים, האם מג'נרל או מפראט. הרצון שלי הוא לקיים את ההפגנה מול משרד הביטחון, כי הם לא מראים שום התעניינות, לא אכפת להם בכלל מהמפעל הזה.

עד נכון להרגע פראט אנד ויטני לא שינתה את ההחלטה מלסגור את המפעל, וזה כשיש לה ארבעה קונים

אנחנו תולים תקוות רק בוועדת הכספים ובממשלת ישראל, כי צוות ההנהלה כשל ביותר,

הוא נגדנו. צריך להסתכל לפריפריה, לגליל המערבי ולעובדים

ואני לא אומר שזה נכון כי אני עדיין בתוך הדיונים, הוא שהחברה רוצה להעביר את הטיפול בלהבי הקומפרסור לארצות הברית, הם לא רוצים את זה כאן. לא כל כך חשובים להם אותם 970

אם יש קונה,

האם אפשר בתוך שבועיים לסיים את העניין עם משרד הכלכלה,

אני אדבר עם ראש הממשלה. תגידו לנו רק את האמת, לא מעבר לזה. אם אתם אומרים שאת המפעל הזה סוגרים,

מבחינתי יהיו דיונים אחרים,

על הדיון של היום נודע לנו רק אתמול. המנכ"ל מאוד רצה להגיע לפה, אבל בגלל סד הזמנים הקצר מאתמול להיום נבצר ממנו להגיע לדיון. זה לא נכון, כי ניהלתם מולם את כל ההתקשרות. ידעתם שבתאריך הזה - - טמיר יושב פה - - אני יושב פה ויודע שקיבלתם זימון ביום חמישי, לא אתמול. ברגע שיוצא סדר יום, סדר היום גלוי לעיני כל. סדר היום יצא ביום חמישי לכולם.

אבל הייתה טעות באי-מייל של המזכירה שלנו. ביום ראשון, אחרי שדיברתי עם טמיר, הוא נשלח לאי-מייל האחרון. היינו אמורים לבוא ביום שלישי למפעל, אבל אמרתי לכם שאם אין לכם מקום אני אעשה את הדיון כאן. הייתי בקשר עם טמיר כל השבוע ונאמר לי שעוד לא התקבלה החלטה. האם יש מקום לישיבה כזאת אצלכם? מכיוון שיש פה מוצרים ביטחוניים אז לא קל לנו לארח 50,60 אנשים. לא אירחתם את משרד הכלכלה? אני מניח שאם 50 משקיעים היו באים אליך היית מקבל

אנחנו לא חסים על כבודנו, אנחנו מוכנים לעשות את הישיבה הזאת בחדר האוכל אצלכם. איפה שהשרה

חבר הכנסת אזולאי, כשהשרה הגיעה, היא הגיעה עם 10 אנשים. אנחנו רוצים לבוא בלי

אם ירצה לבוא נציג ההסתדרות בגליל המערבי נקבל אותו. אנחנו מקבלים את כולם, אנחנו ועדה פתוחה של הכנסת. תיתן לי תשובה. כבודו, אתה לא תקבל תשובה. אפשר לעשות את זה בחדר האוכל. הוועד, אתם יכולים לארח אותנו? בוודאי. אז נבוא אליכם, לא אליהם.

משה אזולאי, תמשיך לגופו של עניין. לגבי המקום תיתן לי תשובה. שאלתם אם החברה האמריקנית מעוניינת למכור את החברה. אני מייצג את ההנהלה המקומית. החברה האמריקנית יושבת בקונטיקט. ההחלטות לגבי מכירה ורכישה הן לא החלטות שלנו, אני לא יכול להגיד אם הם מעוניינים או לא. מה שאני כן יכול להגיד זה שכל מי שהתעניין ברכישה פנה אליהם וקיבל

תאיר איפרגן, בקשה. אם יכולו כל הקיצים ונצטרך לתת מענה לעובדים כי חלילה יהיה מהלך של סגירה, רק אז נבוא ונציג את הכלים. אני מאוד מקווה שבהקשר הזה אני לא אפגש איתך. אנחנו רוצים שהמפעל לא ייסגר. אני שמח שאתם נמצאים ויכולים לתת מענה אם חס וחלילה יהיה מצב שבו כל כך הרבה עובדים יישארו בלי פרנסה.

אני לא מתייאש מהעניין הזה,

ואנחנו עובדים על הנושא הזה בכל הכוח. אני מבקש ממך, משרד הכלכלה,

משרד הביטחון עזר לוועדת הכספים בזמן כהונתי כיושב ראש להציל עובדים.

זה הזמן שמשרד הביטחון צריך להתערב. משרד הביטחון יכול לבוא ולהגיד: "אין לי מה לעשות, זה מפעל פרטי, הם לא רוצים אותנו", אבל אנחנו רוצים לדעת את זה מכם.

אנחנו נמצאים בשיח איתם כל הזמן.

הם גם היו אצלנו. כשביקשנו הסברים, הם אמרו שהם יתנו לנו הסברים.

הם נותנים את ההסברים

אתם לא יכולים לעמוד מהצד, אתם צריכים להיכנס לעניין. הניסיון שיש לנו עם משרד הביטחון הוא ניסיון מסוג שונה.

אנחנו מנהלים פה מדינה שיש בה עובדים, שיש בה אנשים שהפרנסה שלהם תלויה בזה. אני לא מתכוון להרפות. אני מבקש שתעביר את הדברים האלה

אתה מדבר על 500 עובדים דרוזיים.

כשאתה מדבר על 500 משפחות, אתה מדבר על בני אדם. מר משה אזולאי, אתה לא יכול להגיע לכאן לוועדה ולהגיד שאתה לא מחליט.